דיווח מנכ"ל משרד האנרגיה לפי סעיף 58ה לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 על ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בשנת 2022 . כבוד המנכ"ל,

אוקיי. אנחנו נציג את הנושא של האנרגיות המתחדשות, ומיד כשאני אסיים ניכנס ממש למספרים,

בואו נחלק את זה. עוד שינוי,

שעשינו ממש בחודש האחרון: עד היום, מי שרוצה להקים חווה סולארית של עשר קילו

ולא צריך אישור מאף אחד,

בסוף הוא צריך, הרי הוא מתחבר לרשות החשמל ולחברת

זו רשות החשמל. במקום להוריד את המחיר אתם נותנים את התקציבים האלה? הרי, מה קורה?

אנחנו לא נמצאים במצב שבו אתם תגידו לנו, ואנחנו נגיד: "הכל

אף פעם.

עכשיו אני מבין. רשות החשמל, יש לכם תקציבים? מה זה אומר: "אתם מאשרים"?

מכיוון שאתה לא יכול לאשר העלאה מהירה בתעריף אתה עושה את זה לאורך שנים,

אם אתם רוצים שנשמע רק אתכם אנחנו לא נגיע לשום דבר.

אתה מדווח.

עוררת כזה עניין בכל כך הרבה נושאים שזו הזדמנות לדבר איתך. אל תדאג, נעשה עוד ישיבה.

האם הגדלת היקף הקרקעות באמת מאפשרת את ההעדפה הזו לדו-שימוש? כמו שגם רואים בהספק של האתר שצריכים להוציא עד ל-2025 רוב ההספק הזה הוא לא במתקנים; לפחות לא במתקנים ברשת החלוקה. השאלה השנייה היא האם מצב הרשת היום,

שכל הח"כים רוצים לדבר מהר בואו נעצור. כל אחד שרוצה להתייחס שיתייחס.

אני פשוט מתייחס למה שאני שומע פה מהחברים. אנחנו מדברים על הגגות הדו-שימושיים זה החזון שלכם,

תוך כמה זמן יהיו החלטות בעניין הזה?

הם חייבים לאפשר להם לסגת מהמכרז,

ההחלטות יהיו בחודשים הקרובים. לא בחודשים.

שהוא יתחבר לרשת? הוא רוצה להתחבר לרשת. אבל אתם לא נותנים

אם תיתן לו אופציה והוא לא יעמוד בזה אין שום בעיה; תחלט לו את הערבות. מה הבעיה? אני לא מבין.

אנחנו מבקשים ישיבה בעניין בתוך חודשיים. דווחו לנו רק על העניין הספציפי הזה.

היא תשמש אותנו למשך 45 שנה.

בסדר שמקובל. ברכבת אתם משקיעים מיליארדים; מה הבעיה? תשקיעו גם פה קצת.

הפיתוח, בניגוד למנגנונים תקציביים.

אני לא שר האוצר; אני יושב ראש וועדת הכלכלה, וכיושב ראש ועדת הכלכלה כל אחד עושה את העבודה שלו. זו מערכת בלמים ואיזונים; אנחנו מפקחים על המפקחים שעליהם אנחנו צריכים לפקח, ואם

זה משפיע על האינפלציה; על יוקר המחיה; על הכל. יש המון פרויקטים שאנחנו צריכים לעשות, במצב של העולם היום, בנושא של חדשנות,

גם המדינה צריכה להשקיע פה. אני מאוד

אנחנו נקיים עוד ישיבה לפני הפגרה. אנחנו נודיע לכם על תאריך, ואז כל האנשים שלא קיבלו זכות דיבור יוכלו לדבר, וגם אם המנכ"ל ירצה להמשיך חלק מהדברים אין שום בעיה. איגוד האנרגיה המתחדשת. אדוני, אני איתן פרנס. אני אזכיר לך: אתה עזרת לנו מאוד. היה כאן עניין גדול של היטל השבחה על גגות סולאריים, ואתה, בזמנו, בתוקף תפקידך, נלחמת כדי לעזור לנו.

אחרי כמה שנים שבהן השלטון המקומי רצה להטיל עלינו היטלי השבחה נהיה פטור, והצלחנו להקים את הגגות. למה אני אומר את זה? אנחנו מגיעים לכאן כבר 13 שנה, ואני אומר לך, באחריות: רשות החשמל נותנת לנו תעריפי נפל, ואפשר לבדוק את זה. אם רשות החשמל תואיל לפרסם נתונים על כמות רישומים של גגות ועל כמות הגגות המתחברים כולנו נדע את גודל מפח הנפש שאנחנו, בתעשייה הסולארית, נמצאים בו. התעשייה שלנו קורסת. שמעתי את מנכ"ל חברת החשמל ואת מנכ"ל משרד האנרגיה. אנחנו סומכים עליכם, ואנחנו רואים שאתם מנסים לעבוד, מביאים פתרונות והתחייבתם כאן לפתרונות מהירים. אבל אדוני, אני אומר לך: אתם הכנסת, שמפקחת על עבודת הממשלה. יש לנו פה תחום שעשרה משרדי ממשלה עוסקים בו. צריכה להיות מוקמת ועדת שרים לאנרגיות מתחדשות, שתוכל לקחת את השלטון המקומי; את משרד החקלאות כל אחד רוצה את ליטרת הבשר שלו וגם שר האוצר יגיע, וישמע את מה שאדוני אמר כאן על תקציבים מחוץ למשק החשמל. אם תהיה ועדת שרים כזו אני מאמין שתהיה כאן פריצת דרך, כי אנחנו מפגרים אחרי כל האזור שלנו. ירדן; מצרים; קפריסין כולן עקפו אותנו. בעבר, הייתה ועדת שרים לאנרגיות מתחדשות. שמעתי שזה עלה גם מחברי הכנסת. זה הדבר הכי נכון - - - הייתה ובוטלה. הייתה, והתחלפה הממשלה. בזמנו, אם אני לא טועה, זה היה עוזי לנדאו ואחריו סילבן שלום - - - אתה מדבר על לפני 20 שנה? אנחנו כאן 13 שנה. אני אומר לך: צריך תכלול בין-משרדי. כל משרד עושה משהו אחר. דבר אחרון: לפני שבועיים וזו הדוגמה הכי טובה עבורך לדבר מעשי ומיידי רשות מקרקעי ישראל הגוף שלא נותן לאף אחד כלום,

בלי להעליב אף אחד נתן דונם סולארי בחלקה א' לכל מושבניק. חיכינו לזה עשר שנים. מינהל התכנון נתן לנו את היתר הבנייה ב-2011, ורשות מקרקעי ישראל נתנה לנו את זה לפני שבועיים. עכשיו צריך שרשות החשמל תתחייב כאן,

בתוך כמה זמן היא תקבע תעריף, כי אנחנו יכולים להקים את הדונם הסולארי הזה מחר בבוקר. משרד אחד החליט והמשרד השני לא מיישם. רשות החשמל, יש לך תשובה למה שהוא אומר?

אנחנו מאוד שמחים על ההחלטה הזו של רמ"י, ואנחנו נדאג לתת מענה אסדרתי לעניין הזה

כבר היום יש מענה אסדרתי לדונם הזה, והוא אסדרת השוק. יכול להיות,

שזה פחות מתאים למקרה הזה, ולכן אנחנו נבחן את זה וניתן מענה. תוך כמה זמן, אדוני? אנחנו רגילים לקצובות של שנתיים. הוא אמר שהוא יעשה את זה בזמן הקרוב. לא כל דבר אנחנו מעמידים לפי לוח זמנים. אדם טבע ודין. עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין. אני מתחבר למה שהעלית ודרשת בנוגע לתעריף, וללא להעמיס על התעריף. אני רוצה להזכיר לכולם, ובראש ובראשונה לאוצר, שקרן העושר, שהייתה אמורה,

להקצות תקציבים לטובת קידום אנרגיה מתחדשת לא עשתה זאת, ולכן זה נמצא, כרגע,

אתה יודע מה היא עשתה? היא שמה את הסכום אפס, כי אפס, הרי, זה גם מספר. אם אפס זה מספר אנחנו בבג"ץ, ואני מקווה מאוד שנצליח לשנות את ההחלטה. זה בדיוק מתחבר למה שאדוני אמר לכך שאין צורך להעמיס על התעריף. בנוגע לעוד שני חסמים, שהם ניתנים לטיפול כמו שעשו בעבר עם הפטור ממס הכנסה על חשמל סולארי במשקי בית. יש צורך, אדוני, בשני דברים בסיסיים: להוריד מיסים מייצור חשמל סולארי ברשויות מקומיות. המס עדיין חל על הרשות המקומית. רשויות מקומיות רוצות לקדם אנרגיה סולארית - - - איזה מס? מס הכנסה. הן משלמות מס, כי הן מוכרות לחברת החשמל. כרגע הפטור הוא רק לאזרחים, וזה מטורף.

את הדבר הנכון, וזה לא נעשה. הדבר השני, אדוני, הוא ועדי בתים. ועדי בתים בבנייה רוויה לא מוכרים במערכות המס ככאלה שיכולים לקבל הלוואות. זה לא נכון, סליחה. החוק מדבר על ועדי בתים פרטנית, ויש להם פטור. ועד בית לא מוכר, ולכן צריך לתת פתרון פיננסי. 85%-90% מהציבור הישראלי גר בבניינים מקומיים. יש לך תשובה לגבי הנושא של רשויות מקומיות? לגבי רשויות מקומיות לא, אבל לגבי ועדי בתים, בגלל שדובר פה על המצוקה של גגות, אנחנו רוצים שגם על גגות של בניינים משותפים, שהם רוב הגגות בישראל יקום סולארי, במסגרת המאמצים לעשות דו-שימוש. אנחנו עובדים קשה כדי לגרום לדבר הזה לקרות. זה יותר מורכב מבית פרטי, שבו לשים סולארי על הגג היא ההחלטה של אדם אחד; בבתים משותפים זה יותר מורכב. יש גם סוגיות מיסוייות, שצריך לטפל בהן, אבל יש גם סוגיות אחרות, שאנחנו עובדים עליהן קשה. האוצר, מה לגבי המס על הרשויות המקומיות? אני רוצה להתייחס לשתי הטענות שלו. האחת זו נקודה שבה הוא צריך לדייק: הבית הזה תיקן את חוק המקרקעין לבתים משותפים רק לפני שנתיים. לפני שנתיים שינו את אחוז ההסכמה מ-100% לשני שליש, או לכך שכל פרט בבית משותף יכול להקים על חלקו היחסי. יצא לי להיות בדיונים האלה, וזה מאוד חשוב, אבל אין מה לעשות עם כך שדברים באמת לוקחים קצת יותר זמן. זה לא פרי שכולם רוצים לקטוף, ולכן זה לוקח יותר זמן. הוא לא יכול לקבל הלוואות פיננסיות. סליחה, אני לא קטעתי אותך. אבל לא ענית למה שאמרתי. אם תיתן לי לסיים את המשפט אני אשמח לענות. לגבי הסוגייה של מס הכנסה: יש חוק, שהוא חוק לעידוד השקעות באנרגיה מתחדשת, שנותן הטבות מס גם לפרטים וגם לוועד של בית משותף, עד גבול מסוים. עכשיו, עולה פה טענה שאנחנו צריכים ללמוד אותה לעומק, ואנחנו נלמד אותה לעומק, כממשלה שיכול להיות שהגג של הפטור לא תואם את הגג המשותף, אלא באמת תואם רק את ההכנסה של כל דירה. אנחנו צריכים ללמוד את זה - - - למה אתם מחייבים רשויות? הרי, רוב השטחים שאפשר לעשות בהם את העבודה הם קודם כל שטחים ציבוריים שקשורים לרשויות. תנו להם, כרגע, פטור ממס, כדי לקדם את העניין.

שוב, אנחנו צריכים ללמוד את הנושא. אני לא מכיר, עד היום ואנחנו עשינו הרבה מאוד דיונים עם הרשויות המקומיות שהדבר הזה עלה כחסם של רשויות מקומיות. עלו הרבה סוגיות: סוגיות מימון; סוגיות של אישורי שרים - - - יש פה מישהו מהרשויות המקומיות? כן, בבקשה. לא העליתם את זה אף פעם בישיבות עם האוצר? אנחנו העלנו שלל אמצעים שבהם ניתן לקדם את הנושא. אינני יודע אם הנושא הזה,

אבל בכלל, מה שאנחנו העלנו זה את הצורך באסדרה תעריפית תומכת, כי כמו שאדוני מציין באמת יש פוטנציאל נרחב שהוא לא ממומש. אם אפשר רק לציין את הנתונים: בהמשך למה שנאמר קודם, עד 100 קילו-וואט אנחנו מדברים על שבע-שמונה שנים של החזר השקעה. כל קילו-וואט שולי מעט 100 אנחנו מדברים על 13 עד 14 שנים של החזר השקעה. אפשר להסתכל בחיבורים; כל הרשויות נעצרות ב-100. בגלל זה אין קירוי מגרשי ספורט באמצעות סולאריים; בגלל זה הפוטנציאל לא ממומש.

הפוטנציאל הכי גדול ברשויות מקומיות הוא שטחים של הרשות. יפה מאוד. אז אנחנו עושים את זה, שבע-שמונה - - - אבל יש פה איזה עדכון של המנכ"ל. אני רוצה לעדכן שאתמול עשינו דיון משותף עם משרד הפנים בנושא הזה עם רונן פרץ, מנכ"ל משרד הפנים, ועם יהודה זימרת וכל החבר'ה שלו. אנחנו רוצים לאפשר לרשויות מקומיות להק ים תאגיד אנרגיה משותף עם יזמים פרטיים.

שזה יהיה 51-49, ואנחנו רוצים שזה יהיה - - - אז אתם מטפלים בזה? אז אנחנו מטפלים בזה כרגע. אתה יכול לפצל כל 100? זה לא יותר פשוט? אבל זה לא פותר את סוגיית התעריף. אבל יותר פשוט להעלות את התעריף. אני מבקש מהאוצר לבדוק את העניין של המיסוי של הרשויות. אנחנו נבדוק את הסוגייה. אני רוצה להגיד משהו על הטענה של השלטון המקומי. אנחנו, במשרד האנרגיה, מבינים שאנחנו לא יכולים להגיע ליעדים האלה לבד. המנכ"ל דיבר פה על כך שאנחנו צריכים עזרה של משרדי הממשלה, ומבחינתנו הרשויות המקומיות הן שחקן מפתח ושותף לדרך - - - מפתח מאוד גדול,

מפתח מאוד גדול, ולכן יש במשרד האנרגיה יחידה שלמה שמתעסקת בשלטון המקומי. היא עובדת כדי לעבוד לשלטון המקומי גם בבניית יכולות; גם בתקציבים; וגם בהנגשת מידע כדי שהוא יקדם אנרגיה מתחדשת גם על נכסיו,

תפקיד בקידום אנרגיה מקיימת ואנרגיה מתחדשת בקרב התושבים שלו. אנחנו כבר רואים שהשלטון המקומי יש לנו את הנתונים האלה, ואנחנו יכולים להציג אותם לוועדה נכנס, למרות הטענה על התעריפים - - - זה לא נכון. אתם נותנים - - - תן לי לסיים. השלטון המקומי נכנס בצורה מסיבית לתחום של אנרגיה סולארית. יש לו הרבה שטחים; יש לו גגות; בתי ספר; נכסים; מתנ"סים וכדומה. העיריות מתקינות את המתקנים האלה. כמובן שיש חסמים בדרך, ואנחנו שם כדי לעזור ולתמוך, ואנחנו בליווי מאוד צמוד עם השלטון - - - כן,

לא מתחילים עכשיו לטפל באנרגיות המתחדשות. זה נושא שלא ידעתם שאתם צריכים לפתור אותו? אני לא מדבר רק אליכם, אלא לכל משרדי הממשלה. בחייכם, אני לא מבין את העניין הזה. אתם מבינים מה הבעיה? הבעיה היא שהדברים לא מתקדמים איפה שהם צריכים להתקדם. סוגיית המיסוי לא עלתה. אנחנו נמצאים בדיונים עם השלטון המקומי, יחד עם משרד האנרגיה - -- אבל אתם צריכים את החברה להגנת הטבע, ואת אדם טבע ודין, כדי שהוא ידבר על זה. חשבתי שהוא יגיע לשטחים הפתוחים, ופתאום הוא דיבר על המיסוי. כבודם במקומם מונח; הם לא משלמים מס הכנסה בתור רשות מקומית. לכן, אם הרשויות המקומיות לא העלו את זה אנחנו לא חשבנו שזה חסם. בשנתיים האחרונות השקענו, יחד עם משרד האנרגיה, מעל - - - כי אין תכנית לאנרגיה מתחדשת, ואז לא רואים מה - - - אנחנו לא באים לבטל, בהחלט, את הפעולות הטובות שמשרד האנרגיה עושה, והוא עושה. הנקודה היא שיש חסמים שבגללם הרשויות נעצרות ב-100 קילו-וואט. זה חבל; זה פספוס; זה חסם שצריך להסיר אותו; זו אבן נגף משמעותית. אתם כל הזמן חוזרים לאותו עניין של התעריף. אמרתי את זה פה כבר כמה פעמים: דיון מליאת הרשות הראשונה שאמורה להתקיים בשבוע הבא, נדמה לי הולך לדון בנושא התעריפים. כבוד היושב ראש, רק דבר אחד: עידו אמר שאין חסמים זולת סטטוטוריים. אני לא מקבל את זה. מבחינת חברת החשמל, יש גם חסמים של תזרים מזומנים לעניין השלמת פיתוח הרשת, עם כל הכבוד לעידו. אני אתייחס לזה. קודם כל, אנחנו נקיים עוד ישיבה בעניין הזה, ומי שלא הספיק לדבר ידבר. אני לא רוצה שסתם ידברו דקה. אתם רואים שאם מישהו מדבר אנחנו לא מנסים לבדוק ולפתור את זה במקום. אין טעם רק בלשמוע את האנשים. מתי נוכל לעשות ישיבה? אני מקווה שבשבוע האחרון של המושב. בסדר. אני רוצה שזה יהיה לפני הפגרה. זה הדבר הראשון. אני אומר לכם את האמת: אני לא מרוצה ממה שקורה; אל תיקחו את זה כביקורת. אנחנו צריכים לקדם את העניין. אי אפשר רק לקבל החלטת ממשלה. אני לא מתמצא בנושא הזה מי יודע מה, ואני אצטרך ללמוד את זה עכשיו, אבל יש כמה דברים שאני רוצה: קודם כל, אמרתי שעל מנת לקדם את הנושא אין לנו ברירה אלא לעשות תכנית פיתוח במימון הממשלה; לא במימון התעריף. שהאוצר לא ייעלב; זו לא ביקורת על האוצר. זה לא כסף שלכם; זה כסף של העם ושל המדינה, ויש נושאים שהמדינה צריכה לקדם בלי שזה ישפיע על התעריף. ברור שברגע שזה משפיע על התעריף הכל הולך לאט, כי אני לא מצפה מרשות החשמל שהיא תקפיץ את התעריף פי 2 על מנת לטפל לנו באנרגיה המתחדשת. יש דברים שהמדינה צריכה להחליט שהם משהו לאומי שצריך לטפל בו, ולשים את הכספים. אני מבקש מכתב לראש הממשלה, שיכלול את הדרישה הזו שלנו, ואנחנו מבקשים מראש הממשלה שייכנס לעניין ושיביא החלטת ממשלה בעניין. לא חייב שזה יהיה בשנת התקציב 2023; הרי, תכנית הפיתוח לא הולכת להיות מחר בבוקר,

אני רוצה שתהיה התייחסות; שישקיעו בדיוק כמו שמשקיעים בפרויקט של תחבורה, אחרת זה לא יתקדם. אתם יכולים לעשות 100 ישיבות, ואנחנו נשב פה בעוד שש או שבע שנים עם חברי כנסת אחרים; יושב ראש וועדה אחר; שרים אחרים; מנכ"ל אחר; הכל יהיה אחר ושום דבר לא יתקדם. על מנת שנבין את הבעיות, אני מבקש כך: כמו שעשינו בנושא של העסקים הקטנים שנעשה ישיבה, רק של משרדי הממשלה, יחד עם הח"כים לא עם הנציגים של החברות ולא שום דבר על מנת לדון בעיה-בעיה, לראות מה הפתרון שאנחנו נותנים ומה לוחות הזמנים לבעיות האלה. זה יכלול גם את חברת החשמל, את משרד האנרגיה, כמובן, את רשות החשמל וכל מה שמסביב. מה שאני מבקש מהחברות, כדי שזה יהיה אפקטיבי תכתבו לנו מהם, לדעתכם, החסמים והבעיות שצריך לטפל בהם. לא לכתוב הרבה עמודים, אלא לכתוב נקודתית,

במה לדעתכם צריך לטפל על מנת לקדם את העניינים שטעונים טיפול. כמה זמן אתם צריכים בשביל זה? זה עניין של ימים; אין בעיה. לאיתן יש פה כבר מסמך כתוב כזה. יש?

אז תכתבו לנו, לוועדה, בסדר? כל אחד את מה שהוא חושב, על מנת שבדיון עם משרדי הממשלה נוכל להתייחס בעיה-בעיה ולראות איך פותרים אותה. אתה יכול להצמיד את זה לנושא של האקלים, כי זה הצד השני של המטבע של נושא האקלים, שבו כל השרים מעורבים. אני לא יודע מה מעורב ולא מעורב; אני יודע מה אנחנו צריכים לפתור כרגע. מנכ"ל חברת החשמל, כרגע הנושא של הרשת הוא הבעיה המרכזית, נכון? זו הבעיה, כן. רשת והשנאה. כולל רשת החלוקה, אדוני. תתכוננו, בישיבה הפנימית הזו, של משרדי הממשלה, יחד איתנו, להגיד מה הפתרונות, כמה זמן ייקח לפתור את הבעיות ומהו התקציב שצריך לעניין הזה. בסדר? במכתב לראש הממשלה לציין שאנחנו מבקשים לחדש את ועדת השרים לאנרגיה מתחדשת; שהממשלה תמנה משהו. אני גם רוצה התייחסות מי האחראי על קרן העושר? משרד האוצר? יושבת ראש הוועדה היא לימור סון הר מלך.

שהיא תבוא גם כן, מצדי. וכבר חילקו את הכסף. לדעתי, אחד הפתרונות לאנרגיה המתחדשת,

הוא אגירת חשמל. בסופו של דבר אנחנו צריכים לאגור חשמל. זה גם פותר לנו בעיה כשיש פיק בצריכת החשמל. אנחנו רוצים שתיתן לנו התייחסות גם על זה בישיבה המשותפת. השאלה הכי גדולה היא: איך אנחנו מגדילים את השטחים שאנחנו צריכים כדי ליצור את האנרגיה המתחדשת הזו? חלק מההגדלה היא ברשויות המקומיות, למשל. על מנת שזה יקרה, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מסייעים לרשויות להיכנס

הרי, הכל זה כסף; אתם מכירים את זה. הן לא זזות בלי שהן מקבלות תקציב לפחות לתקופת זמן מסוימת. האוצר, גם אם אתם רוצים לחייב אותן באיזה שהוא תשלום ברור שאתם צריכים לתת להן פטור לכמה שנים. יש כל מיני יוזמות, כמו נגב ירוק; יהודה ושומרון; יש לנו הרבה - - - את כל זה תביאו לישיבה. דוד, חילוט הערבויות. הם אומרים שמחלטים להם תוך חודש; לא תוך חודשיים. כבר ברור שלא יחלטו. נתנו להם כבר ארכה של חצי שנה. כל מה שאמרנו לגבי הערבויות זה דבר מאוד פשוט: הארכת הזמן שצריכים לתת להם קשורה למועד שבו הם יכולים להתחבר. אם הם יכולים להתחבר רק בעוד חמש שנים לא יכולים לתת להם חצי שנה, ועוד פעם חצי שנה, ועוד פעם, ובינתיים הם עם הלשון בחוץ. אתה צודק ב-100%. נכון. זה מה שצריך להיות. אני חושב שהם הבינו את זה. אחרי שנקבל את החומר מכל החברות והארגונים, ואחרי שנשב על זה אנחנו נעשה עוד ישיבה, כדי לדווח מהן המסקנות שלנו ואיך אנחנו מטפלים בזה. בעוד שמונה ימים, ביום חמישי, ה-20 לחודש בשעה 09:00 אנחנו נפגשים פה, כוועדת משנה לנושא חקלאות של ועדת הכלכלה, אבל נקדיש לנושא האגרו-וולטאי ונרד לפרטים. אני מבקש מכל מי שרלוונטי להיות, לפרטים של תכנון והסדרה,

תודה רבה. תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 10:58.